בוקר טוב

אנחנו מתחילים ישיבה משותפת של ועדת הפנים ביחד עם הוועדה לביטחון פנים. היום 10 בנובמבר 2021, ו' בכסלו תשפ"ב. הנושא: היערכות הרשויות

אבל מה שאני חוששת ממנו, שמתוך הקיץ הקיצוני נלך לחורף קיצוני, וזה כמובן יכול לטלטל וכמובן לפגוע פיזית בתושבים ובמבנים,

בוקר טוב מירב ובוקר טוב לכל המשתתפות והמשתתפים,

האם נגיד הניקוזים שידענו שכבר לא עומדים בקצב גשם מעבר למה שרגילים אליו, אז מי אחראי, מי מממן? יש

עכשיו ספציפית לגבי הנושא הזה. אנחנו בכל רשות ורשות נערכים מקדמת דנא לכל נושא של ניקוזים, אבל כמו שאתם יודעים, לא הכול תלוי ברשות המקומית.

שלה, אבל לפעמים יש גורמים משפיעים כמו שאנחנו מכירים בנושא של נהריה,

בסוף ההשפעות באות מגב ההר וזה משפיע עליהם בכל הנושא הזה של ניקוזים

דיברת על ההיערכות. איזה היערכות?

כמו בכל שנה, אז פותחים את כל נושא הניקוזים, מטפלים בכל נושא הסוגיות שהיו

האם אתה מבקש לעשות את הצעדים האלה ואין לך תקציב או שאתה מגיע למשרד הפנים ואתה לא מקבל תשובות?

אז בואו נקנה בגדים יותר קצרים כי הולך להיות חם יותר,

נהרגו יותר מארבעה אנשים שטבעו בנחלים, גם מטיילים וגם חבר'ה שניסו לחצות אותם. שיטפונות, הפסקות

היום לדוגמה, אני רק נותן מספרים, הם לא מספרי אמת. אם לדוגמה הניקוז הוא בקוטר של 6 7 צול, אז אולי יש מקום להגדיל את הניקוז ל-10 צול. מי

אתם פה במחוז דן בשקף הבא. יש צמצום ממש לרמת הרחובות. אנחנו משתפים את זה עם כל הרשויות המקומיות כדי להתכונן ולנסות לייעל את המאמצים. אלה עיקרי הלקחים שלנו משנים

אנחנו עושים הסברה

להגיד לאנשים שגם כל אחד יוודא שכל

וכל מה שצריך להיות, וכמובן פותחים את כל קולטי

גם באירועים עצמם

אז מגיע נציג הרשות המקומית כדי לטפל בכל הדברים

כבר התחילו לבנות אותן. בשנתיים האחרונות גייסנו סדר גודל של כמעט 100 לוחמי אש מהחברה הערבית, והיד עוד נטויה,

אני רוצה לומר שני דברים לגבי מה שאמרת.

זו זכותו וכבודו לעשות מה הוא רוצה,

יש הוראת בטיחות עולמית שהפס שבו מסכת החמצן

כל מי שרוצה

מאיר יצחק הלוי, חבר הכנסת. אני קודם כל שמח על הדיון. מתוך ההיכרות רבת השנים שלי, מה שברור בראייה לאחור, שאסונות הטבע

עד היום יש כאלו שאומרים לים ויש כאלו שבשום פנים ואופן לא לים. יש כאן דיונים ארוכים. הדבר השני, למשל גיזום. תאמינו לי, אני מכיר את הסוגיה.

נושא של גיזום

מהווים סכנה,

אבל זו פעולה שצריכה להיות חלק מרוטינה של רשות מקומית

יכול להיות שאפילו מעבר לזה כדי לא להשאיר חיים של אנשים תלויים באיכות מנהיג כזה או אחר, מקומי. אסור שזה יקרה.

תודה רבה. נציגת הממ"מ,

אני יכול לומר לך שמאז, אנחנו לפני משהו כמו שמונה חודשים קנינו מערכת שליטה ובקרה חדשה,

אנחנו בעצם רכשנו את מערכת השליטה ובקרה של

מה אתה רואה את ההבדל בין שנה שעברה לשנה הזאת, עכשיו שקיבלתם את הניהול של חברת החשמל? אני רוצה להגיד בהיבט של משרד האנרגיה, משק האנרגיה וחברת חשמל בכלל, והיום גם נגה.

אז חייבים הכוחות המבצעיים,

צבא כשהוא בא לעזור,

הם יודעים לגמרי לא רע את העבודה והם עושים את העבודה בסדר גמור,

היערכות נפרדת בתוך הרשויות המקומיות על מנת לסייע

וכן הלאה,

צריכה לצאת קריאה לאותם מקומות להתארגן, וכמובן צריך לעשות את הביקורות המתאימות וכו'. בשורה תחתונה, מערכת החשמל והאנרגיה במדינת ישראל כבר נערכו ומוכנים לכל אירוע של מזג אוויר סוער.

בוקר טוב לכולם, אני מבקש אם אפשר לשתף את המצגת שהכנו, ממש כמה דברים קטנים על מנת להראות לכם את ההיערכות ואת המוכנות של הרשות. אני לא יודעת אם שמעת, אבל כאן מוטרדים מנהריה ומהגעתון.

אנחנו לא שומעים אותך. אנחנו רואים את המצגת. אולי רגע תנתק את המצגת ותדבר איתנו. אולי זה מה שמשבש לך. אתה יכול רגע לנסות לדבר בלי המצגת?

גם המגיבים וגם משרדי הממשלה, כל אחד וההיענות שלו והמוכנות שלו,

לא מחכים לרגע האחרון אבל אם יש, אז גם שם הם יוצגו, וזה קורה לפני כל תחילת עונה. לפני כל אירוע כפי שנאמר פה גם כן, אני אשלים, יש

נכנסים לתמונה רק כאשר יש אירוע שמצריך טיפול. שיש סוג של מודיעין לצורך הנושא,

גם ברמה האופרטיבית וגם ברמה - - - בשוטף אתם בדאון. אנחנו לא בדאון. יש הרבה תחומי עיסוק. כל אירוע, אתה מתעסק איתו אד הוק. לא, לצורך

אנחנו עושים את עבודת המטה ויש עוד שתי ועדות שמתייחסות לתכנון,

הלאה. אני מקווה שהדבר הזה כפי שנאמר פה,

אבל אני רוצה להאמין שבאמת יהיה לזה באמת אימפקט לאירוע הזה, כי כל אחד בגזרתו מתכונן הכי

גיזום עצים וכמובן הסברה לאוכלוסייה,

כמובן מיפוי אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים וכמובן ביצוע תיאומים לקראת האירועים מול המשטרה, מול פיקוד העורף, מול כב"ה וגורמים נוספים.

הגדלנו את שטחי ההצפה.

מי שמכיר, הקמנו שם שטח הצפה שהיה בשנה שעברה 60,000 קוב ל-130,000 קוב השנה, כך שכל המים שמגיעים באגן ניקוז הזה ממזרח למערב,

מעבר לזה, ופה חשוב להתייחס והייתי שמח גם אחר כך אם

יש החלטת ממשלה שמדברת בעד עצמה והיא אומרת שנהריה חייבת לקבל את כל ההגנות המרביות.

קנינו גנרטורים חדשים.

גם המוקד 106 שלנו תוגבר.

ואני אומר לכם פה שדוח מבקר המדינה, אנחנו הלכנו אחריו סעיף אחרי סעיף על מנת לתקן את הליקויים שעלו כתוצאה מ-2020.

אלא אם כן אנחנו נצפה פה לדברים שלא היו בשנים הקודמות. תסגרו את המצגת רגע,

נדבר איתך, כי גם ככה קשה לראות מה

הוא

חסר לנו את שאר המאגרים.

גם שטח ההצפה שעשינו בכביש 89 החדש הוא לא לתמיד.

כל שנה יש את ההצפות שם בכביש הראשי,

כל גשם קצת חזק, נסגרת קלנסווה. טייבה, טירה. יש גם הרבה רשויות אחרות, שכונות שלמות,

לא כולם מתחברים. אתה מזכיר לי שיש הרבה חיבור פיראטי מהשכן,

זה בכל המגזרים.

אני אראה לך. אם יודעים על זה, אז את עוברת עבירה פלילית.

זה גניבה. נכון.

אני מעלה את הבעיה. אם הם כאן ודיברו, אז זה בסדר. אני גם בחלק מהיישובים ראיתי את העבודה המשותפת של חברת החשמל עם הרשות המקומית בגיזום עצים מעל קווי מתח.

על כן רצינו את השלטון המקומי ומשרד הפנים לא רק כדי לשמוע סיסמאות כלליות. מה עושים עם רשויות חלשות שאין להן כסף לעשות את

בקשה, שם ותפקיד. בוקר טוב, אני מנהל מוקד החירום של המשרד להגנת הסביבה. אנחנו ערוכים לסייע למגיבים הראשונים בהיערכות באירועי קיצון. יש

אנחנו בקשר ישיר עם כיבוי והצלה ורשויות מקומיות. יחידות סביבתיות יש לנו בחלק מהרשויות המקומיות, שאנחנו עובדים איתם. מסמך שהוצאנו,

החל ממוקד חירום פעיל 24, כולל מגבלות כוח אדם - - -, ועד הכנת אגפים מקצועיים כמו אגף חומ"ס, אגף נחלים וכו' להתמודד עם אירועי קיצון. אוקיי. תגיד, אתה הבנת מי אחראי על רשות

זה אומר שכשתבוא חזית קרה,

אני מצטט דווקא מסמך של כבאות,

אני חושב שכדאי שכולם יקראו אותו, לכן אנחנו צפויים גם בנובמבר וגם בדצמבר לאירועי גשם הרבה יותר קיצוניים וצריך להיערך לזה ברמת התכנון מראש, איך אנחנו בונים את הערים שלנו, איך אנחנו בונים את

הוא לא יודע למי להציע כי אין גוף שהוא יודע להציע לו. כל הנושא הזה, אין גוף שמתכלל אותו. אף אחד לא יודע מי נגד מי. הרושם שלי הוא שהשלטון המקומי לא נתן מספיק יחס לאירוע

אלא אם כן נעשה בשטחיות. המון גורמים אבל לא מסודרים במסגרת תכלול אחד. איך אמרתם? הרבה שחקנים, הרבה בלגאן. אני רוצה רק לחדד. אני ראש אג"מ, כב"ה.

דיברתם פה על

לעולם השריפות אנחנו כן מקדמים מערכות בזמן אמת, שאנחנו נוכל כן להגיב בצורה מהירה יותר, אבל גם לנושא השיטפונות אנחנו כבר תקופה ארוכה עם השירות ההידרולוגי

אתם ככבאות או נגיד המל"ל, הוא טען שהוא מתכלל את זה. גם אנחנו מקבלים.

אתה עובד מול כל גופי הביטחון וההצלה?

כאשר יש לנו גם נהלי קיץ שהפוקוס שלהם על נושא של

וגם

יש מרכז חיזוי שיטפונות. אוקיי, אז התקציב שחסר הוא למה?

נמצא איתנו ממרכז חיזוי שיטפונות?

עכשיו רח"ל מקדמת הצעת מחליטים וכרגע הנושא תקוע על אותם שלושה תקנים וה-2 מיליון בשוטף ועוד תקציב להקמה. משרד האוצר מכיר את זה כבר כמה חודשים, ולצערי

כי זמן התגובה שלי מקרות האירוע עד שאני מקבל את הקריאה הראשונה, אם כבר עברו בין שבע לעשר דקות,

הגעה למקום האירוע בין עשר דקות ל-15 דקות, אתם מבינים

אותה שאלה של מירב, למה חשוב יותר לקבל תחזית בשטחים פתוחים ולא בערים? זה לא עניין של חשוב יותר, זה עניין של מומחיות. המודלים ההידרולוגים, וכן הלאה שנבנות

כמו שהציגו בנושא של נהריה, עוד אתרים כאלה בכל הארץ. יש גם תמ"א שהיא יותר מתקדמת, תמ"א ברמה מפורטת באגן הירקון והאיילון, שגם שם אתרי ויסות ופתרונות נוספים לניהול הנגר

אנחנו לא יכולים להגיד להם, אל תיבנו שם. אנחנו יכולים להגיד להם, יש שם פשט הצפה, קחו את זה בחשבון. אוקיי.

עמיחי דרור ממרכז השלטון המקומי ביקש, אבל לא נותר לו הרבה זמן. חייבים לסיים. תודה רבה, אני

עוד באמצע שנת 2020 היה שיח משותף של השלטון המקומי, משרד האוצר ומשרד החקלאות על מנת לתקצב את הפערים בתחום. לצערנו משרד האוצר, הושם דגש גדול רק על הסרת חסמי דיור ופיתוח ולכן רוצה לתקצב

דבר

אנחנו על זה ומנסים לעשות כל מה שניתן כדי להסדיר מקורות תקציביים לרשויות כדי שהבעיה הזאת תיפתר מהשורש ולא רק בעת הצפה. נקודה אחרונה, אני יודע שבמסגרת החלטה 550 שהיא

הדבר יפה לא רק לסח'נין אלא לכל יישובי המגזר הערבי שכמובן כלולים בהחלטה. עד כאן.

אנחנו חייבים לסכם כי יש לנו שתי דקות. קודם כל בהמשך למה שראינו גם בדוח

אני חייבת הערה אחת.

אני חושבת שהחבר'ה שם עושים עבודה טובה וראוי לציין אותם, גם את נהריה במיוחד, שנערכת, אבל אני חושבת שבאירוע כזה שאנחנו